אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מבקש להודיע שתי הודעות. הודעה אחת,

בעיקר לחבר הכנסת איתן ברושי,

אלא לכל החברים שהתעניינו בעניין המחצבה בתל

תנחש מה?

שחושב שהוא מנהל את המדינה פחות או יותר ויכול לאיים על אנשים, לאיים עלייך יושב-ראש הוועדה לאיים על נציב שירות המדינה,

אני מניחה שכולכם קראתם את המכתב שלו.

כנסת שמרשה לעצמך להכפיש פקיד ציבור בלי

גפני - - - אני מוכרח אני הצעתי לך עימות - - - רועי,

סתיו, אני לא צריך חסינות.

עם כל הכבוד, לא

אני מזמין אותך כל פורום ציבורי שאת רוצה: דיון על מחיר למשתכן, על תקציב המדינה, בואי. יבדקו אותנו - - - איזו

אל תעלה מחדש דיון שהתקיים אתמול. בכל יום נסגרים עסקים בעניין הזה. אני מבקש ממך, הנושא הזה של מכס הגנה הוא נושא פשוט, חייב להיסגר עד סוף החודש. אני חושב שצריך להביא לפחות את שר האוצר לדיון בעניין הזה.

מדובר בסוף על אלפי, אלפי עובדים שילכו הביתה,

אלפי עובדים שילכו הביתה. וכשאנחנו מדברים על תוצרת הארץ זה כחול-לבן. אני מניח שמיקי לוי יתייחס גם לעניין הזה,

זו הצעה לסדר. אנחנו לא יכולים אבל לפתוח בזה. אתה רוצה להצעה לסדר, מיקי? כן. אני ברשימה. אדוני, שוב פעם מנסה להביא לשולחן הדיונים ואני חייב להגיד שטעיתי בעניין הזה את כל נושא רכש הגומלין של מדינת ישראל. מדינת ישראל מאבדת מיליארדי שקלים מכיוון שהיא לא מבצעת את החוקים שהיא עצמה חוקקה. רכש גומלין מחייב רכישה של אותה מדינה שממנה אנחנו רוכשים שירותים, וכן מוצרים ברי-קיימא. זה אומר שאם רוכשים אוטובוסים, משרד התחבורה מחויב לבצע רכש גומלין. עכשיו, מה עושים תרגילים? מבצעים רכש גומלין כאילו. מוציאים מכרז גדול - - - מעבירים את זה לחברה פרטית. דיברנו על זה, הרי לא נרפה מהעניין, בסדר. אני דיברתי אתמול עם החשב הכללי. בסדר, גפני, תראה, בדרך כלל אתה ואני לבד. עכשיו אני צריך - - - אבל זה בדיוק אותו עניין,

זה עוד פעם תוצרת הארץ, זה עוד פעם הורגים את המפעלים פה. עוד פעם הורגים את העסקים פה. ועכשיו יש על השולחן כביש מספר 16. כביש מספר 16, 1.5 מיליארד שקלים. הוא לא נמצא על סדר-היום, הוא יהיה בשבוע הבא.

אני רק מביא עוד הפעם לתשומת ליבם 1.5 מיליארד שקלים רכש גומלין, נותנים לאיזו חברה פרטית לזכות בו, וככה עוקפים את רכש הגומלין.

עובר להעברות. העברה הראשונה - - - רגע. לא הבנתי, מה "רגע"? מה "רגע"? אני נותן לכולם הצעות לסדר והכול, ועוד "רגע". איציק, אתה לא ביקשת הצעה לסדר? תגיד לי, אתה התחלת להסית פה חברים?

אני ראיתי שהוא ביקש ממך הצעות לסדר. רגע, הוא מציל את הקואליציה. אני מבקש - - - אני רוצה לעזור לך למשוך זמן, אין לכם רוב. רגע, באיזו חוברת? העברה של משרד הביטחון. בלי המספר בצד. בלי המספר ואישור. מי מסביר?

אני עידו שוואב, אגף התקציבים. הבקשה התקציבית נועדה להעברת סכום של 1,302,654 אלפי ש"ח בתקציב הוצאה למשרד הביטחון מסעיפי המשרדים השונים, ומסעיפים 45 תשלום חובות, הוצאות שונים, המשרד לביטחון הפנים.

אבל תקריא ותסביר מה כל דבר. אי אפשר להסביר פה.

גמלאות או פיצויים?

מקצצים בגמלאות או - - - לא מקצצים. מוסי, נשאל אותו תכף שאלות, מה שמותר ומה שאסור. רק תן לו להשלים, בבקשה, את הסבר. תיאור התוכנית: תוכנית זו מיועדת להוצאות ביטחוניות של פרויקטי רכש,

מלאים וקיום שוטף. פירוט ברמה גבוהה יותר נכלל בתקציב המסווג המוצג בפני הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון. מטרת הפנייה, עוד פעם אני חוזר על הסכום, 1,302,654 אלפי ש"ח. תודה רבה.

אני רק רוצה להגיד לחברי הוועדה, מדובר בהעברה מסווגת. ההעברה שהמחוקק קבע בתקנון. הוא קבע שוועדת הכספים אמורה לאשר את המסגרת, שזה המיליארד שלוש מאות ומשהו מיליון. והדיון בפירוט הדברים יהיה בוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת חוץ וביטחון.

אני אומר לחברי הוועדה, שאני יודע על מה מדובר. הם הסבירו לי, ואני אומר לחברי הוועדה: ההעברה הזאת היא ההעברה חיונית לביטחון ישראל באופן חד משמעי. אני יודע גם את השימושים. אי אפשר להגיד אותם כאן. הם ייאמרו בוועדה המשותפת. אני מבקש להגיד אותם כאן. בקשתך נרשמה. וכדי לדעת את הפרטים על פי התקנון, הפרטים יימסרו בוועדה המשותפת, כפי שאמרתי. שם נמצאים נציגי הסיעות, גם האופוזיציה וגם הקואליציה. אני ביקשתי מהם, אם יש דברים שבכל אופן יכולים להיאמר כאן שייאמרו.

מי נמצא פה - - - אבל כן יכולים להתייחס להפחתות,

נכון. הנה את. יש משהו שאת יכולה להגיד כאן או שאי שאפשר? אני יכולה להגיד - - - שם ותפקיד לפרוטוקול. תגידי שזה חשוב, וזהו. לא צריך להגזים. זה חשוב מאוד גם כן. אני ענת גולן, אגף התקציבים במשרד הביטחון. אתה רוצה שהיא תרחיב בני, נכון?

חשוב מאוד. כן, בבקשה.

- - - זה קשור למצב הביטחוני שראש הממשלה דיבר עליו? אני רוצה,

לפני זה היות ואת לא מעורבת בנושא הפוליטי, יש מתח פוליטי באוויר. ההעברה כמו שלכם, בפעם קודמת או בפעמים קודמות, הייתה עוברת בערך בחצי דקה. היא הופכת להיות עכשיו נושא פוליטי.

אם יש משהו חשוב שאת יכולה להגיד - - - אם מפחיתים 1.3 מיליארד שקל מכל המשרדים,

לפני שבועיים עודד פורר לא היה אומר את זה.

עכשיו הוא אומר.

אם אני הייתי במקומו, הייתי נוהג אותו דבר. אני שואל שאלות, אדוני. וגם קודם שאלתי שאלות, ואתה יודע את זה.

על כל פנים, אם יש משהו שאת יכולה לומר, תגידי. אם לא, אז זה יהיה בוועדה המשותפת. חשבתי שתגיד שהיוזמה היא של ליברמן, של השר שלו. בבקשה, כן. אני רק אתייחס בקצרה שכל הפנייה תועבר לוועדה המשותפת. על כל החלקים שתיארתי?

תודה רבה. כן, עודד, בבקשה.

אבל אני אומר שאפשר לשאול על הפחתות. זאת אומרת, אני בוודאי, לגבי השימושים

אוקיי, שמולי. רגע, נתת לי את רשות הדיבור. נתתי לך, אבל ממש בקצרה. אני רק רוצה להבין. אנחנו לא רוצים לשאול על השימושים, אבל על הפחתות בהחלט אפשר לשאול.

יש פה סכומי הפחתות שהייתי מבקש לקבל עליהם פירוט. אחת, 110 מיליון שקל הפחתה חוק חיילים משוחררים. מה המשמעות?

איזה זכויות מחיילים משוחררים - - - חבר הכנסת פורר, מי שביקש את הבקשה הזו הוא יושב-ראש המפלגה שלך כשהיה שר הביטחון. עכשיו בגלל שעברת לאופוזיציה, אתה מבלבל את המוח.

אני לא מדבר על השימושים, אני מדבר על הפחתות. לא, באמת יש גבול לציניות, יש גבול לציניות שלכם. אני מדבר על הפחתות, אדוני. יש גבול לציניות.

אתה יכול לקפוץ ולצעוק כמה שאתה רוצה, אז לא יפריע לי לשאול את השאלות.

אם אתה רוצה, תמשיך לצעוק. סיימת לצעוק, מיקי? עודד, אני תכף אענה לך. אני מציע שחבר הכנסת - - - אני אענה לך, אני מבקש להפסיק. אני מציע שחבר הכנסת רוזנטל ישתה כוס מים. הוא נראה לי מאוד-מאוד עצבני. לא, הוא לא.

הוא יודע לשתות כוס מים בלי שתציע לו. מותר לי הציע לו, אני רואה שהוא מאוד-מאוד עצבני.

אני רוצה לדעת לגבי הפחתה חוק חיילים משוחררים - - - עודד, תפסיק. כן, שמולי.

אני לא מבין - - - אני אענה לך.

אנחנו בהחלט סומכים על שיקול דעתך לגבי מה שאמרת

כן, סתיו.

אני מבקשת מאחר וכולנו מכבדים את עמדתך וכמובן את אנשי משרד הביטחון בהעברה שנדרשת אני מבקשת שיסבירו נציגי משרד האוצר או נציגי המשרדים מאיפה בדיוק מקוצצים 20 מיליון שקלים במשרד הבריאות כששירותי הבריאות קורסים, וכולנו ראינו את התקצירים האחרונים ואת המצב בחדרי המיון. מאיפה יורדים 10 מיליון במשרד השיכון?

זו השאלה שנשאלה כבר. בסדר, אני תכף אשיב עליה. בבקשה, מיקי לוי, במשפט. שיסבירו מאיפה מעבירים את הסכום שיתקבל כאן למשרד החקלאות עבור - - - מכון וולקני, כן. מכון וולקני.

אני בדיון איתם. אני מקווה שזה יסתדר. מוסי, כן, בבקשה, בקצרה. תראה, אדוני היושב-ראש, ביטחון נועד לשמור על חי האדם של אזרחים. ביטחון נועד גם לשמור על חי האדם של אזרחיות. אם לא מוצאים כסף 50 מיליון כדי להגן 24 נשים נרצחו השנה. ועכשיו מוצאים 1.362 מיליארד או מה שזה, אפשר למצוא עוד 50 מיליון בהזדמנות הזו.

ואפשר להביא את זה מהשכלולים של המטוס,

או מדבר אחר.

אני לא קובע עכשיו מאיפה,

יש פה מישהו שביקש - - - רגע, אני לא סיימתי.

אנחנו צריכים ממשרד האוצר להביא לפה את ההסברים. אני גם רוצה להבהיר שהתוספת הזו היא אחרי שכבר הוספנו 5 מיליארד השנה. ואני מבקש שיעברו על כל דבר ויסבירו מה משמעות של הקיצוץ.

אני מבקש להגיד שאנחנו שאלנו את השאלות האלה, ואני מציע שתקראו בבקשה בתשובה שמשרד האוצר נתן. בפנייה הזו לא מדובר בהפחתות. ברובם המוחלט של הסעיפים, הועברו הסכומים של הרזרבה להתייקרויות ויעד ההוצאה. בסעיף תשלום חובות, הביצוע היה נמוך מהתחזית. ותשלומי הריבית וכולי. אתם יכולים לקרוא את הפירוט של הדבר הזה. אז מצאו בדיוק 1.362 מיליארד, ולא מצאו עוד 50 מיליון - - - סליחה,

בסדר, אז אני טועה. אז אני רוצה לדעת על כמה עומדת הרזרבה. כמה נשאר ממנה? אני אומר את מה שהממשלה אומרת לנו. את מה שהממשלה אומרת, היא אומרת באופן חד משמעי. ויש לי הרבה מה לומר לגבי דיונים אחרים שנקיים בשבוע הבא.

אבל בסעיף של החיילים המשוחררים זה יורד מהקרן. כל הזמן שביקשנו כסף, הם אמרו שאין כסף. הייתה רזרבה והם לא אמרו את זה?

זה הגיון מאוד מעוות לעשות רכש מרכזי על הגב של החיילים המשוחררים.

9003, 228 עד 236. - - - לא מורידים מהרזרבה,

מורידים מהקרן הפיקדון. כמה נשאר ברזרבה, שנדע לפעם הבאה? כמה נשאר ברזרבה? מי בעד ההעברה?

רגע,

מורידים מקרן הפיקדון, אדוני. לא מהרזרבה. מקרן הפיקון. מי בעד ההעברה?

גפני, לא ניתנו לנו תשובות. מי נגד? רביזיה. רביזיה יש פה.

נתתם תשובה עדיין, גפני.

מיעוט נמנעים,

228 עד 236 נתקבלה. הפנייה של משרד הביטחון אושרה. אני מבקש ב-10:30 להביא את הרביזיה.

אפשר שאלה שלא נוגעת לקיצוץ,

6 מיליוני ש"ח בהוצאה ו-87.5 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב בסעיף 22 המשרד לשירותי דת. אני אפרט את עיקרי הפנייה בחלוקה לתוכניות. התוכנית הראשונה היא תמיכה בשירותי דת. בתוכנית מתוקצב מתן תמיכה בשירותי דת: שירותי ייעוץ, קליטת עלייה, פיקוח ובקרה וקשרים עם הגולה. השינוי הספציפי מיועד להעברה בסך של כ-4.5 מיליוני ש"ח בהוצאה עבור יישום מבחני תמיכה במוסדרות ציבור שמקיימים פעילות של רב בקהילה, מימון פעולות המרכז למקומות קדושים - - - - - - לא קראת את "יישום הסכמים פוליטיים". אני אקריא. דילגת על הפוליטיקה. לא, לא.

יישום מבחני תמיכה במוסדות ציבור שמקיימים פעילות של רב בקהילה, מימון פעולות המרכז למקומות קדושים, פיתוח המקומות הקדושים והילולת קבר הרשב"י. את זה אנחנו קראנו.

ופיתוח קבר הרשב"י אתם לא מפתחים בין כה וכה.

בתי עלמין, מה יש בתי עלמין? למי אתם נותנים את זה עכשיו? אנחנו מפתחים, אבל בסדר. התוכנית השנייה היא בתי - - - מתפתחים את קבר הרשב"י.

הבנתי שההילולה הייתה השנה מצוינת. - - - לא, זה היה על הילולה. אחד הוויכוחים שהיה לי עם מנכ"ל משרד האוצר זה קבר הרשב"י. היה סיכום פה בוועדה שיביאו לשם כסף. אז העבירו 3 מיליון שקל מהקק"ל, שיכולים לעשות עם זה

אני ממשיכה.

בתי עלמין, התקציב מיועד לתמיכה בשירותי קבורה ככלל, בקבורה רוויה ובקבורה אזרחית גם כן. השינוי נועד לתקצב סך של 5.8 מיליוני ש"ח בהוצאה ו-92.8 מיליוני ש"ח בהרשאה להתחייב, עבור פיתוח בתי עלמין ברחבי הארץ ותגבור פעולות המשרד בקרב מועצת בתי העלמין ברקת ותל רגב.

זה לקבורה חילונית, אזרחית? מה זה חילונית, חבל על הזמן. בתי עלמין ברקת ותל רגב הם לקבורה יהודית. אדוני, אולי נשקיע גם בחיים לא רק במתים.

לא, אבל זה משרד הדתות.

בגלל שקיצצנו בבריאות, אז הוסיפו לקברים, אתה רוצה?

תירגע.

תאמין לי. כן, תמשיכי. זה לא קבורה אזרחית בתל רגב ובברקת. לא, זו הייתה בדיקת ערנות של גפני.

זה הולך לקבורה רוויה בתל אביב? יש כאן 90 מיליון שקל עבור קבורה רוויה.

90 מיליוני ש"ח.

כן, בהרשאה להתחייב לקבורה רוויה.

אני אציין גם את הכספים הקואליציוניים שנמצאים בפנייה הזאת. כל הכבוד לכם. יש כאן סך של 2,900 אלפי ש"ח שמתקבלים בגין אישור של הממשלה להסכמים קואליציוניים שכרוכים בהתאמת תקציב המדינה לשנים 2018 ו-2017. יש כאן 600 אלפי ש"ח להקמת מבני דת. 1.4 מיליון ש"ח עבור פעולות המינהלת לזהות יהודית. את יכולה לציין רק איפה המבנים ומי ביקש את - - - יש מספר סעיפים. סעיפי דואר, מי שיש לו. יש לך את האישור המשפטי? המשרד רוצה להסביר? זאת לא הייתה השאלה. השאלה לא הייתה אם יש אישור משפטי או אין אישור משפטי. - - - נכון שזאת השאלה?

השאלה הייתה אחרת. היא הייתה איפה המבנים. זאת הייתה השאלה. מי בונה אותם? למי מעבירים את הכסף? אני מציע שהם יבואו לפה להסביר. שום דבר לא נעשה בלי שיש אישור של היועץ המשפטי לממשלה.

אפשר לראות את האישור? בסדר, יש אישור, זה אומר שלא - - - אני לא מבינה. אפשר לראות את האישור? אז מה אם יש אישור? כן, בבקשה. זה לא פוטר את הפירוט, אדוני, גם אם יש אישור.

במקרים קודמים הביאו לנו אישור כתוב, גפני. גם אם יש אישור ומבקשים פירוט, אז צריכים לתת את זה. כבר גילינו הרבה פעמים שהיה אישור וזה התבטל אחר כך,

יותר בקול, שגם אני אשמע. אולי גם אני אגיש בקשה. המשרד מפרסם כמדי שנה קול קורא להקמת מבני דת, שהתמיכה מיועדת עבור רשויות מקומיות, בסדר? בונים שכונות חדשות - - - זאת אומרת, הרשות המקומית מגישה את הבקשה בעקבות הקול קורא.

אתם פועלים על פי קריטריונים, בסדר.

למה זה בהסכם פוליטי? לא, זה התוספת. זה התוספת, בדיוק. הסכום המהותי הוא - - - כי הבסיס הוא 3 מיליון סך הכול. שאלה על הזהות יהודית - - - עם הבסיס אפשר לבנות בית כנסת אחד בארץ. עזרת נשים של בית כנסת אחד. עזרת נשים של בית כנסת.

בלי המדרגות.

זה לא הסכום היחידי שעובר לבניית בתי הכנסת, עם כל הכבוד.

מינהלת הזהות היהודית או זה זהות יהודית אחרת? זה אותה יהודית. זה לזהות היהודית. ולאיזו מטרה זה עובר אליכם? בעיקר לאור העובדה שגם במשרד החינוך עכשיו העבירו מיליונים מתקציבים שנועדו ליהדות פלורליסטית, בתי ספר והעבירו גם אותם למינהלת, לגנים התורניים של בנט.

אז באמת אני לא יודע להסביר את משרד החינוך, מה הם עושים במסגרת הפעולות שלהם על הזהות היהודית. אני יודע שלנו יש את מינהלת זהות יהודית אצלנו, שהם עושים את חיזוק הקשר בין הזרמים ביהדות - - - מה הם עושים? - - - רגע, רגע, מה הם עושים? עבודה יפה מאוד, תאמינו לי. משרד החינוך אמור להיות פה בשבוע הבא כנראה. אבל שנייה, אילו זרמים? בלי מיקי זוהר - - - זה תוספת, מה יש לו? אילו זרמים ביהדות במינהלת הזהות היהודית? איפה מיקי זוהר?

אני לא מכירה שיש שם זרמים, אני מכירה שיש שם זרם אחד.

זרמים, זרמים.

אני רוצה לשאול כמה קיבלו מיקי זוהר ונאוה בוקר מתחילת השנה. הם לא קיבלו כלום.

אני לא יכול לדעת כמה הועבר למיקי זוהר ונאוה בוקר? אתה יכול.

בשביל זה יש שאילתה במליאת הכנסת. הנה, אני שואל, מבקש תשובות. - - - מליאת הכנסת.

תיקח את המשכורת שלך, תכפיל בכפולות, וזה מה שהעבירו להם כל חודש לחשבון שלהם למשכורת. בדיוק עוד אחד.

אם זה מדבר על ההעברה השנייה - - - אבל לי אין הסכם כזה. בדיוק כמו שהעבירו לך למשכורת, אותו דבר. סבבה, אני רוצה לראות הנה, 1.4 מיליון.

למה צריך העביר בדיל פוליטי ביטחון בהר הזיתים? זה לא חלק מהוצאות הביטחון השוטפות? שאלה טובה.

אני מסכים, אני מסכים איתך. יפה.

התשובה?

ואני חוזר ואומר ואני אומר לנציגי המשרדים הוא לא הכתובת בכלל בעניין הזה. צריך את הביטחון בהר הזיתים להעביר למשרד לביטחון הפנים. מי הכתובת?

כן, לכן הקיצוץ כאן. אין קיצוץ בהקשר הזה.

את התקנים? אז אני אומר, התקנים ההסכם עצמו נחתם עם רשות שוק ההון בתחילת 2017. אז למה זה בא עכשיו? התקנים נשמרו ברזרבה בשל הסיכום התקציבי הזה שעתיד להיחתם.

אני לא הבנתי, אדוני. בבקשה, שאלה.

הרי תקצבו את זה לשלוש שנים קדימה. אז למה זה בא עכשיו, השינוי הזה? התקציב ל-2018-2017 התקבל בשנת 2016, טרם חתימת הסיכום התקציבי וטרם העברת החוק בכנסת. החוק עבר ב-2017, נכון?

כשהתקציב כבר היה סגור בבסיס. אנחנו עכשיו בסוף, אנחנו עכשיו נמצאים - - - רגע, אבל עודד. אתה נכנס באמצע הדברים שלו. אתה נהיית תגבור גדול לאופוזיציה. שמעת מה עליזה אמרה? אתה צועק עליי כל היום. אני לא יודע מה קרה לך היום. לא עלייך היא אמרה. היא אמרה שאני צועק בכלל. זה שמנכ"ל משרד האוצר הרגיז אותך לא אומר שאתה צריך לצעוק עליי. בבקשה, תשלים. משה, אל תשכח. אנחנו אוהבים את פורר.

מה השאלה? לא משנה איפה הוא. הוא לא ענה לי על השאלה. הוא עונה.

התקציב שאושר היה דו-שנתי, לשנת 2017 ול-2018. לכן התקנים והכסף לא תוקצבו בבסיס. הסיכום נחתם לאחר שהתקבל התקציב. מתי נחתם הסיכום? בינואר 2017. אבל אנחנו נמצאים בנובמבר 2018. אז למה זה לא היה חלק - - - אז במהלך כל שנה גם כן בשנת 2017 וגם כן בשנת 2018 הועברה פה פנייה לוועדת הכספים על מנת לאשר את תקצוב הסיכום התקציבי והסיכום עצמו.

הוא אושר לשנת 2017. עושים כל שנה בנפרד. אי אפשר להעביר חוקים ביחד.

אנחנו בנובמבר 2018, הסיכום היה בינואר. מה קרה ב-10 החושים האלה? לא הייתם צריכים את התקציב? רק עכשיו אתם צריכים אותו? הסיכום עצמו מותנה בעמידה באבני הדרך. בעצם הפיקוח של רשות שוק ההון נכנס עכשיו לתחומים חדשים שטרם היו מפוקחים, כמו נותני אשראי חוץ בנקאי,

לאיזו אבן דרך הייתם צריכים להגיע בשביל להגיע לשלב הזה? כניסה לפיקוח של נותני אשראי, שבעצם החוק עבר לפני שנה והכניסה לתוקף של החוק ממש בחודשים האחרונים. תודה רבה. מי בעד אישור הפניות? ירים את ידו. הנה, הוא שכנע אותי.

הנה, כל הכבוד לך.

אני לא שואל שאלות סתם. זה ברור. - - - מצביע איתכם, מה אתה רוצה? מי נגד? ננהל דיון על מה שהוא אמר עכשיו. הצבעה בעד, רוב נגד, מיעוט נמנעים, אין פניות מספר 204 עד 205 נתקבלו. הפניות אושרו.

עד מתי הרביזיה?

לא, עודד היה בעד.

את טיבי שאלתי.

טמיר, רביזיה.

רביזיה שלך? שלא תאשימו. 210 עד 213. אני בעד שתצביע על הרביזיה

בסדר. אני אדבר איתו.

יבוא. את תקפת את המנכ"ל שלו, אז תהיה בעיה. הוא לא ירצה לבוא.

בבקשה, מי מסביר?

אני עידו

אבל זו פעילות חכמה של הממשלה דווקא, מבחינת משרדי הממשלה שפועלים. המשרד להגנת הסביבה מעביר תקציב, שמיועד למסלולי חדשנות, לרשות החדשנות, והרשות החדשנות נותנת מצ'ינג לדבר הזה, וביחד מוציאים מסלול תמיכה משותף לשני המשרדים. כך גם עם משרד המדע וכך עם ישראל דיגיטלית. מה התקציב הכולל שעבר לרשות החדשנות? מתי? בשנה אחרונה. אני צריך לבדוק. אם תרצי, אני אשלח לך בצורה מפורטת. אני לא יודע להגיד בשלב זה. זאת אומרת,

הכוונה היא בעצם שהתקציב הזה היה ייעודי למטרה זו מלכתחילה, ובעצם עכשיו אתם מנתבים אותו פשוט תחת זרוע אחת.

זה למעשה הסכם של שני המשרדים על הוצאה משותפת של התקציב.

שלושה, אם אני לא טועה. למה זה לא בנושא?

זה כל פעם זה - - - יש את משרד ראש הממשלה, משרד המדע והמשרד להגנת הסביבה. זה כל פעם זה זוגות.

המשרד להגנת הסביבה ורשות לחדשנות מסלול אחד בנושא של הגנת הסביבה. ישראל דיגיטלית וכולי בנושא של חדשנות במגזר הציבורי. איזו פעילות דיגיטלית בעצם זה אמור לתקצב? מה אמור להיות בפעילות שלהם? אז המסלול הזה דוגמה עם ישראל דיגיטלית, אחד המסלול המשמעותיים זה חדשנות במגזר הציבורי ופרויקטים שנועדו להשתלב בין אם זה מפות ואם זה שירותים אחרים שהממשלה נותנת, אבל איזשהם סטרטאפים וכלים חדשניים והממשלה תומכת בזה, יחד עם הרגולטור למעשה.

לשירותים הממשלתיים עצמם? לנסות לתת איזושהי חדשנות שאחר כך אולי תוטמע בפנים,

תודה רבה. קצת כללי, אדוני.

לא הבנתי מה זה הפרויקטים האלה? הוא ענה לך. לנסות לעשות חדשנות? כל כך הרבה כסף. מה הפרויקטים?

בסופו של דבר יש הגשות של סטרטאפים ויזמים

פרויקט אחד שאני יצא לי לראות בוועדה זה איזושהי הנגשה יותר משמעותי של כלל המפות, לאחד את המפות במשרדים השונים ולהנגיש.

אבל להנגיש את זה עם שכבות ובצורה מאוחדת. שזה תקציב שתומכים בו בשלב הפיתוח ולאחר מכן יכול להיות גם מוטמע לטובת הציבור וכולי.

מי בעד העברות?

רביזיה. הוגשה רביזיה. הצבעה בעד,

יש לנו עוד שתי העברות. האופוזיציה תחליטו מה עושים, בגלל שאם אתם תגישו עליהן רביזיה לא נצביע עליהן היום. הראשון זה רשות הטבע והגנים, והשני זה משרד הקליטה. אז רשות הטבע והגנים, 220 עד 225, בבקשה, מי מסביר? אני עידו מאגף התקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתגבר את תקציב רשות הטבע והגנים בסך של 41,000 אלפי ש"ח בהוצאה ובסך של 55,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב. תקציב ההוצאה בתוספת בסך של 41,000 אלפי ש"ח לפעולות לשמירת הטבע: יצירת קווי חיץ להתמודדות עם שריפות סך של 10 מיליון, פרויקטים אקולוגיים ומדעיים ושיקום בתי גידול סך של 6.5 מיליון, שיקום אקולוגי בשמורות הטבע שנפגעו בטרור העפיפונים סך של 2.1 מיליון. תודה רבה.

- - - בסדר. הוא לא חייב לענות על כולם. יש שאלה, היושב-ראש - - - כן, בבקשה. דודי אמסלם. אני רוצה להפנות בקשה לאוצר. בזמנו עשינו דיון עם קרן קיימת לגבי הנושא של קווי חיץ. כידוע לך, תקציב קרן הקיימת הוא בכלל חלק היושב-ראש, אתה מקשיב לי? היושב-ראש? כן, אני איתך.

רק רוצה להודיע שבעוד חצי שעה תהיינה רביזיה - - - ב-10:55 אמרת,

נצביע על כל הרביזיות.

אנחנו ועדת הכספים לא למדנו ליבה, אבל אנחנו יודעים חשבון. קצת חשבון. לא הרבה.

הלוואי ומשרדי הממשלה היו יודעים חשבון כמו שאנחנו יודעים. עד מספרים עשרוניים, לא יותר.

תהיינה הצבעות על הרביזיות שהיו עד עכשיו. אם תוגשנה רביזיות גם על שתי העברות האלה שאלו רשות הטבע והגנים ומשרד הקליטה היום זה לא יידון. אז הרביזיה תידון בשבוע הבא. אז אני מבקש שלא תגישו רביזיות. אבל אני לא מתאבד על זה.

אני בבחירות אגיד שהפרעתם לאקולוגיה.

כבר אמרת. - - - בקשה, דודי, הבמה לרשותך. אנחנו לפני כשנתיים, כידוע לך, משרד האוצר ישב עם קרן הקיימת לגבי כמות הכסף שקרן קיימת תעביר, המיליארדים שהיא תעביר למשרד האוצר.

אחד מהתפקידים המרכזיים של קרן הקיימת, אתה יודע, חוץ מלהעביר כסף למשרד האוצר, בסוף-בסוף צריך לעשות איזו עבודה קטנה, והיא בחלקה זה לטעת יערות ולטפל בהם. זה החלק המרכזי של העבודה של קרן הקיימת. לפעמים אנשים שוכחים בכלל מה העבודה. ולכן אנחנו עשינו דיון בוועדת הפנים והבאנו את יושב-ראש קרן קיימת והוא בעצם אמר: חלק מהכסף יהיה לטיפול בקווי חיץ.

כ-200 ומשהו מיליון שקל. בא משרד האוצר ואמר: לא. ואז לכן אני רוצה לומר: 10 מיליון שקל ואני אומר את זה כחוות של כמעט של מומחה בגלל שטיפלתי ביערות בירושלים, חלק מזה זה לעג לרש.

הם אפילו לא מבינים מה המשמעות. דיברת עם משרד האוצר? בוודאי. אז עברתי - - - כן, כן. והם אמרו אתה יודע, כל אחד מהזווית שלו. משרד האוצר ראה את הכסף, לא עניין אותו הנושא. זה אמר: תשמע, זה הכסף, אני חייב לקחת מפה, אין לי כספים אחרים. לכן, ב-bottom line, 10 מיליון שקל זה לעג לרש.

מהם לתקצב את זה באופן ראוי.

אני מבקש - - - יש לי שאלה, אדוני. רגע, אני מבקש שתיתנו תשובות לחבר הכנסת דודי אמסלם לגבי הנושא של קווי החיץ. אני רואה בזה חשיבות עליונה בגלל השריפות שהיו. ולכן אני דוחה את הדיון בהעברה הזאת לשבוע הבא. תיתנו לו תשובות. רגע, אפשר רגע? לא, עכשיו לא.

אפשר רק להוסיף שאלה? - - - לא מעניין אותי. הייתי רוצה לענות, חבל כי - - - אבל, עם כל הכבוד, הדיון נדחה לשבוע הבא. אני מציע שתחליפי איתי בתפקיד. אני אהיה ברשות הטבע ואת תעשי פה פוליטיקה.

את לא מבינה מה הולך לקרות פה עכשיו. הטענה היא לא לרשות הטבע. היא למשרד אוצר.

תשובות עד שבוע הבא, כדי שנקיים את הדיון. תגידו לשאול, הבעיה היא משרד האוצר, לא אתם. מספר פנייה לוועדה 226 משרד הקליטה, בבקשה. אני אייל מדן, רפרנט קליטה באגף התקציבים. מדובר בפנייה לשינויים פנימיים בתקציב משרד העלייה והקליטה כמפורט לפניכם. הסכום המשמעותי ביותר זה סכום להיערכות להחלטת ממשלה 4178 שהתקבלה לאחרונה ושמדברת על העלאתם של 1000 יוצאי אתיופיה. זהו. אפשר לקבל פירוט היערכות מדובר? מה ההיערכות שנדרשת? תקציבן משרד הקליטה יכול לענות. רק שנייה, לפני זה. אני רוצה לדעת אם אתם מגישים רביזיה.

יש מישהו שמגיש רביזיה?

אנחנו קולטים את העלייה מאתיופיה ברצון, ולא מקשים.

אגב, אנחנו לא חייבים, אבל בגלל - - - אגב, גם על הפנייה הקודמת לא הייתי מגיש רביזיה. אנחנו פה בוועדה מדברים אחד עם השני, בניגוד למקומות אחרים שלא מדברים. בתוך מפלגות לא מדברים. אדוני, גם לגבי הפנייה הקודמת, אגב, אני לא הייתי מגיש רביזיה. אני חושב שאפשר היה לאשר אותה. בעיניי היא חשובה לדרום.

חבר הכנסת אמסלם שאל שאלה. כשיקבל תשובה, בשבוע הבא נדון בזה. בבקשה. הוא שאל שאלה, אני מבקש תשובה. ההיערכות היא בעיקר בנושא מרכזי קליטה וכל הדברים שנגזרים ממספר העולים, נושא של ילדים, מעונות יום, ציוד ועובדי סמך. זה רק לעכשיו, להיערך, וכל מה שיהיה ב-2019 יבוא כמפורט בהחלטת הממשלה. גפני, אפשר שאלה? כן, אפשר. שאלה לנציגות משרד הקליטה, מאחר ורק לפני בערך 20 דקות היה קיצוץ במשרד הקליטה של 55 מיליון שקלים במסגרת העברה אחרת, אם תוכל להסביר. ופה מדובר בשינויים פנימיים, אבל אם תוכל להסביר במה זה הולך להשפיע על המשרד. אני בתור העוזר שלך אתה תענה אבל בתור העוזר שלך, לא היה קיצוץ במשרד הקליטה. היה בנושא של הרזרבה שאנחנו נמצאים בתוך

זה כתוב אצלך בהסבר. אנחנו שאלנו את השאלות.

אבל יכלו להסתפק ברזרבה, יכלו לבקש להסתפק ברזרבה. - - - הקיצוצים שהיו היו בתוך סעיפים תקציביים.

גם בפיקדון לחיילים משוחררים

גפני, אני מניחה שקראת את דוח המבקר בשנה שעברה. לא, חבל שאמרת לי.

בקרן לחיילים משוחררים למשל,

אין רזרבה. טוב, מה לעשות.

קיצצו מבשר החי, מבשר החי. בלי אף קשר לעוזרים, זה עניין של יש תוכנית - - - מה? מה? והוא זלזל בי עכשיו. הוא אמר: בלי קשר לעוזרים.

בבניית סעיף התקציב יש תוכנית שנקראת "רזרבה להתייקרויות" שמשרד האוצר שם במידה ויהיו השנה התייקרויות או יהיו איזשהם - - - לא,

אבל במשרד הקליטה יש עשרות אלפים ממתינים לדיור ציבורי, לדיור ציבורי באחריות משרד העלייה והקליטה. עשרות אלפי משפחות שממתינות לדיור הציבורי באחריות המשרד, ו-55 מיליון שקלים זה סכום שבהחלט בתוך הרזרבה היה הגיוני שישמש כי לעשות דיור ציבורי למשפחות הללו. זה פשוט נשמע דבר הגיוני לעשות ומאחר והם בתור שנים.

התוכנית שנקראת "רזרבה להתייקרויות", בעצם התקציב שנמצא שם הוא באחריות אגף התקציבים שמשחררים אותו בהתאם להתייקרויות. להשתמש בו לכל נושא אחר, זה בתיאום של אגף התקציבים.

והם בחרו לקחת את זה לנושא הביטחון. הוא הלך בהעברה השנה לחלוטין. באותה מידה הוא היה יכול לשמש כדי לעשות דיור ציבורי. ולכן - - - זה לא בסדר העדיפויות שלכם כבר.

הרזרבה להתייקרויות זה לא בסדר העדיפויות שלנו. זה תקציב שבאחריות משרד האוצר. אם היו התייקרויות הייתי דורש ומקבל אותו. אין לי התייקרויות.

אז אני יכול רק לבקש אותו לדברים אחרים, אבל משרד האוצר בחר להשתמש בו לביטחון. תודה רבה. מספר פנייה לוועדה 226 של משרד הקליטה, מי בעד? ירים את ידו. אין מישהו שיכול להצביע נגד? לא, אם יהיה לי משהו בבחירות, אני אגיד על קליטת העלייה. מי נגד? אין נגד. אה, נגד? לא, בעד. בעד, בסדר. כולם בעד.

פנייה מספר 226 אושרה. אני מודה לכם. ב-10:55 תהיינה רביזיות. יש לך עוד סעיף היום, לא? אני עובר עכשיו לרביזיות, כדי שתראו את מצבה של הקואליציה בשידור חי. בבקשה, תגיד את מספר הפנייה. פניות 9003, 228 עד 236 משרד הביטחון.

עדיין לא קיבלנו פירוט על הקיצוצים.

אתה לא רואה את בני בגין מאחורייך.